אני פותח את ישיבת הוועדה במסגרת הדיונים על יום הגנת הסביבה. הנושא דיווח על יישום החוק להסדרת הטיפול באריזות, לבקשתו של חבר הכנסת ששון ששי גואטה.

וגם כמובן תשובות על השאלות שהועלו על ידי חבר הכנסת גואטה. אני הייתי מבקש מהמשרד להגנת הסביבה,

כן. צהריים טובים לכולם, אלעד

באמת אני לא מכיר יצרן מזון גדול - - - מה האפיון של ה-200 שלא? זה השוליים. לדעתי יש 4000 שלא, ורובם יבואנים, אם זו

אתה עדיין מאמין שאתה יכול להגיע לזה?

בוודאי שאנחנו יכולים להגיע לזה. אז למה כל כך הרבה שנים לא הגענו לזה? קודם כל אנחנו משתפרים משנה

למשל אצלנו מפנים פעם בשבועיים, והפחים עולים על גדותיהם. אתה גובה כסף על המיחזור ואתה לא ממחזר, עכשיו אתה לוקח

אני אמרתי תשמע, בוא רגע נעצור את זה, בוא נעצור.

בוא נשלם להם על ה-20 אלף טון שהם אספו.

וזה שיתוף פעולה של האזרחים וגם הזמינות. זה אתגר גדול, תמיר יודע את זה. אנחנו בחרנו במספר מוקדים במיכלים גדולים, בגלל הנראות. אבל אני מסכים שהשיטה של מרכזים גדולים, רחוקים,

אבל, לא תל אביב, לא רמת השרון.

הם יכולים להציג את זה. את רוצה להציג את הנתון הזה רק שנייה? תציגי דקה.

אני מדבר עכשיו למשרד,

ותכף נגיע גם לשאלה למה יש רק מפעיל אחד וכו'.

האם לא צריך להסיק פה מסקנות יותר רחבות? או לשנות את השיטה,

לא, זה לא חומר גלם. יש קרטון בביתי וקרטון במסחרי.

שאלת אותי מה היינו משנים, אחד הדברים שאנחנו חושבים שראוי לשנות, זה העניין שיהיה יעד נפרד למשקי בית ויעד נפרד למסחר ותעשייה, ולא יהיה סבסוד צולב

אבל גם בעניין הזה, צריך לראות מגמות. המגמה היא שקורה פה דבר טוב במדינת ישראל שלא היה קודם.

בקושי קורה. אני יש לי שאלה מאוד מעניינת אדוני היו"ר,

הן משלמות לו X כסף, לא יודע כמה הן

אתה מדבר איתי 90% מהיעד שמשרד איכות הסביבה נותן לך? לא, 90% ממה שדווח לי. טוב, ששי שנייה רגע לעצור.

טוב, אז אני

טכנולוגיה אנחנו גוף אחד, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים מעבר למה שחויב עלינו. השקענו מיליונים בטכנולוגיות, בסוף למה? כדי שהפח לא יהיה מלא.

שידווח מתי הפח מלא שיאספו אותו לפני, ואנחנו שמים מצלמות עם

תתעלמו מהמוזיקה, בעיקר צריך לראות שכל הפסולת לא נאספת עם הירוק,

יש לנו שתי תחנות מיון שמפעילים לנו אותן,

וכל הפסולת עוברת עם אמצעים אופטימיים, עם אמצעים מכאניים וטכנולוגיים,

אני זוכר את זה עוד בשלהי תקופתי כראש עיר. וממילא כשיעשו את כל הדברים האלה, לדעתי גם יהיה מקום לנושא של תחרות. מה היחס במיחזור בין משקי בית לבין התעשייה?

זו הייתה השאלה שנשאלה

אני מבטיח כל אלה שהיו פה יוכלו לדבר, כי אנחנו לא הולכים לקבל החלטות עכשיו. זאת אומרת, גם אם יש מידע שאתה רוצה להגיד והוא רוצה להגיד וכו', לא ייגמר היום, לא ייחתך היום שום